בוקר טוב.

על סדר-היום: דיון מהיר בנושא "סכנת קריסה כלכלית ליישוב קצרין בירת הגולן". אנחנו מקדמים בברכה את ראש המועצה דימה. ביקשתי את הדיון המהיר הזה יחד עם חברים נוספים,

מיקי לוי וצביקה האוזר שגם פנה באופן אישי ונמצא איתנו פה. קצרין

לאחרונה, ההישג האדיר מלפני שנה וחצי כאשר הממשל בארצות-הברית הכיר בריבונות ישראלית ברמת הגולן.

תכניות גדולות של צמיחה והכפלה והמדינה תיתן פוש לשלב

אני חייב להגיד שאני לא מבין את ההתנהלות הזאת. אני לא יודע להתמודד עם ההתנהלות הזאת, במיוחד כשאני יודע בוודאות שרמת הגולן היתה בסדרי עדיפויות גבוהים ויש הוכחות

לעשות החלטת ממשלה המשכית שתכלול בתוכה גם את היישובים הדרוזים, גם מועצה אזורית גולן וגם קצרין

האחרון הוא עשור אבוד לרמת הגולן. הגם שהיתה הכרה אמריקאית בריבונות הישראלית ואני מברך

אלה משמעויות לאומיות וצריך לתת את אותו מענה מידי ודחוף כדי לבסס את היכולת של קצרין לקפוץ קפיצה מדריגה כאינטרס

תודה רבה ליושב-ראש ועדת חוץ וביטחון,

תמיד הדברים שלך

אדוני ראש הממשלה,

על זה שאתה דוחף. אני חושב שבבניין הזה אין אדם אחד שלא קיבל ממך טלפון או ווטסאפ או שיחות כדי שהדבר הזה

אני מאוד מקווה שתצליחו להדביק ברוח המיוחדת הזאת של נס חנוכה, שאז זה התחיל, גם את האחראים לא רק על מדיניות אלא גם על ביצוע. אני מחזיק את הרשימה של הקיצוצים שעשינו כתוצאה

קצרין אצלנו בראש סדרי העדיפויות. בשנים האחרונות ניסינו לסייע לרשות גם דרך תוכניות התייעלות.

במאמץ לאזן את התקציב והעלתה תעריפי ארנונה.

זה מעיד על חולשה של אוכלוסייה

ברגע שנתחיל את השנה ונראה מה משמעות מענק האיזון ואיך אפשר לקדם את החלטות הממשלה ואיך אפשר לגייס פה מענקים מיוחדים, נוכל לסייע.

אי-אפשר לתת

סיוון,

אולי תגיד לנו למה הם ממשיכים להיות מונשמים ולא לתת להם את מכשיר ההנשמה? ראש המועצה שואל למה אתם קוראים להם רשות מונשמת. אני אומר שאם

אנחנו מבקשים מה שנוגע למשרד הפנים. לגבי הארנונה. הנושא הזה של העלאה מדורגת הוא הנחיה של משרד הפנים שנבעה ממשבר הקורונה באופן כזה שגם תושבי קצרין ועסקים

זה יצר איזה פער בהכנסות לרשות ל-2021. הציפייה היא לטפל בפער,

תטפלו בפער. גם תבדוק את הנושא של ההלוואה של הקורונה שיש איתם בעיה ולמה הם לא מקבלים ומוחרגים. אני מבקש לציין שעליית ארנונה

היתה דרישה אבל מכיוון שהיתה קורונה - - - זה היה חלק מהסכם שאנחנו מצידנו ביצענו. קודם כל, שתושבי רמת

אני מאמין ויודע זאת.

להשית על העסקים והתושבים כי זה לא מה שאנחנו רוצים. ינון, נאמר פה משפט שאולי פספסנו. סיון אמר שמבחינתו הרשות יכולה להמתין עם הקיצוצים והם יתחשבנו אחר-כך. האם זאת אמירה לפרוטוקול והאם אני

נשמח לשמוע את עמדתך.

צחי, רק שתדע שזה לא מכובד שאנחנו צריכים להפסיק ישיבה בנושא חשוב כזה ולא לספור את ועדת כספים. אני חושב שזה לא ראוי ולא

חלקו נטילת הלוואה על-ידי הרשות המקומית שככל שתגיע בקשה מסודרת הנטייה לגביה היא חיובית. חלק יהיה באיזו השלמה תקציבית בכלי הסיוע המוכרים שיש למשרד הפנים כאשר אנחנו עומדים בסיטואציה הספציפית של קצרין. אנחנו מנסים להתאים את ההיקף ואת הכלים המתאימים. הדאגה של הוועדה והרצון לקיים דיון הוא ברור. קצרין רשות פריפריאלית. היא כן סובלת מחד, מהפחתה מסוימת

ייעודיים שהיו לה. יחד עם זאת, אנחנו חושבים שהתקציבים הייעודיים האלה, צריך לעבור תהליך גמילה מהם.

מתביישים לומר את זה. צחי, גם הם אומרים. עוד חצי משפט כי הוא חשוב לי. ביקשתם שאני אנצל את הבמה אז אגיד שאנחנו גם מלאי הערכה לצורה שבה דימה מנהל בסופו של דבר. אנחנו יודעים שזה לא תמיד פשוט. הוא מנהל את המועצה תוך שמירה על איזון תקציבי, תוך שמירה על רמת שרות נאותה. אנחנו מעריכים את המאמץ הזה. אנחנו חושבים שקצרין עושה עבודה טובה וגם את זה צריך להגיד. לכן, בין היתר, אנחנו גם מסייעים. יחד עם זאת, אנחנו מסייעים בכלים שיש. הבנתי שזה עלה פה קודם, אבל אנחנו לא מעוניינים ליצור עוד פעם החלטות ממשלה ייעודיות שאחריהן מגיעות עוד החלטות ממשלה ייעודיות. מרוב תעדוף כבר כולם מתועדפים ולא יודעים איך יצאת לדרך. אז יש כלי סיוע. אנחנו מנהלים את הדיאלוג המקצועי השוטף עם קצרין. אנחנו מעמידים להם ומסייעים להם ומתייחסים למצב המיוחד שלהם. יחד עם זאת צריך לומר שזאת תקופה שרשויות נדרשות לשנס מותניים, להדק חגורה וגם ליטול הלוואות. בסוף זאת סיטואציה זמנית. אני מקווה שלאור קצב החיסונים, כולנו ברמה הלאומית מלאי הערכה לגורמי הבריאות על הקצב המדהים של החיסונים. יש אופק ורשות יכולה ליטול הלוואה כדי להתאזן ולתת רמת שירות נאותה. צחי, אמרת שתעזרו ושתהיה הלוואה. בוא נפרוט את זה קצת לסכומים. דימה ראש המועצה אומר שב-2021 הוא נכנס לבור תקציבי של 9.5 מיליון פלוס מינוס. גם הוא אומר שמבחינתו החלטת ממשלה היא פחות טובה. הוא היה רוצה להעמיד את הרשות שלו על הרגליים לבד. זה הרצון של כל רשות. כמובן שלקבל כסף יותר זה טוב לרשות. הוא אומר שהוא מבין, אבל לפני 5 שנים כשהיתה ההחלטה הזאת הם התריעו ואמרו שצריך את ההחלטה ל-10 שנים ורק כך הם יוכלו לעמוד בזה. עכשיו הוא אומר לך שה-5 שנים האלו חסרות להם. צריכים אותן בשביל להיגמל מזה כמו שאתה אומר. הם מסכימים שצריך להיגמל מזה. אבל אי-אפשר עכשיו בתוך 5 שנים שנותנים להם את החלטת הממשלה ותוך כדי להיגמל מזה. היתה גם איזו הבנה שתביאו כסף תוספתי של 4 מיליון שתעבירו אותו למשרד הפנים כדי שהוא יוכל לעזור. תעשו את זה איך שאתם רוצים אבל ה-4 מיליון לא קשורים לכלום. זה כסף תוספתי. עשיתם את זה במקומות אחרים ואפשר לעשות את זה גם פה. גם דיברו איתו ואמרו לו את המספרים האלה. לכן היה חשוב שנשמע דווקא ממך, שאתה יודע ומכיר ומוקיר את דימי ואת המועצה. את דימי בגלל שהוא יושב ראש של מועצה של יישוב כזה חשוב. תפרוט לנו את זה במספרים כדי שנוכל להבין ולהיות רגועים כי אנחנו באמת רוצים להיות רגועים בעניין. רק משפט הבהרה. אני רוצה לפרוטוקול שהדברים יהיו מאוד ברורים. אנחנו הצגנו למשרד האוצר תכנית כלכלית מסודרת והצגנו אותה עוד לפני 3 שנים. כל שנה אנחנו מקפידים לבצע את התכנית הזאת. הרשות הזאת לא עומדת כמו קבצן בפתח בית הכנסת עם יד נטויה. אנחנו מבצעים תכנית מסודרת כלכלית שבעוד 5 שנים תביא את המועצה הזאת לאיזון תקציבי ועם הכנסות עצמיות מאוד גדולות ומאוד רציניות.

לשבחם של משרד האוצר ומשרד הפנים אני אגיד שהתכנית הזאת מוכרת ויודעים. אנחנו מבקשים לגשר על התהליך. אנחנו מבקשים לגשר על הפער. זה בעצם הסיפור. כל אחד יודע שכדי לבנות קריית ממשלה, כמו שהתחלנו לבנות בשטח של 4,000 מ', ההכנסות מהארנונה ומהשכירות יבואו בעוד 3 שנים כשזה ייבנה. מעונות סטודנטים שאנחנו בונים זה יבוא בעוד 3 שנים. אנחנו מממשים באזור תעשייה קרוב ל-450 דונם של קרקע לתעשייה ומפעלים חדשים באים, זה יקרה בעוד שנתיים שלוש. אנחנו מבקשים גישור. אבל לא יכול להיות מצב שמצאנו את עצמנו שבשנת 2021, כשאנחנו בשיא השיווקים וסוף סוף הצלחנו להתגבר גם על הדימוי הנמוך של הרשות וכל השאר, בבת אחת כל המענקים מסתיימים ומדברים איתנו על זה שאנחנו רשות מונשמת. אם אנחנו רשות מונשמת - - עזוב, צא מהמונשמת. שיביאו מכונת אקמו ושיגידו ש- 9.5 מיליון שקלים משרד הפנים אומר בפה מלא, תרשמו את זה כהוצאה מותנית בהכנסות ובינתיים בוא נראה איך משרד האוצר

את הסכום הנדרש כדי שנוכל לשרוד את ההנשמה הזאת.

בבקשה. לא ניכנס פה לפרטי פרטים. אנחנו לא מקבלים במאה אחוז את הניתוח של דימה. היה פה תהליך מקצועי איתו בשבועות האחרונים. אנחנו חושבים שהפערים לקראת שנת 2021 הם קצת יותר קטנים ממה שדימה מתאר. הם לא מגיעים לכדי 9 מיליון שקלים. כמו שאמרתי ואולי לא חידדתי, אנחנו נמצאים עכשיו בסגירת שנה יחד עם משרד הפנים. שנה לא פשוטה של תקציב ממשלתי כשחלק מהתקציבים הגיעו בשלב מאוחר. למרות שאנחנו ביומיים האחרונים של השנה, נמצאים גם ברגע זה בסגירה של חלק מההקצאות. אנחנו מעריכים, כמו שכבר נאמר, שבמסגרת כלי הסיוע קצרין תיהנה מסכום של כמה מיליוני שקלים בודדים והיתרה תצטרך להיות בהלוואה לצורך איזון תקציב 2021 או לייצר הוצאה מותנית בהכנסה. אנחנו כמובן נמשיך איתה את התהליך בשנת 2021. צריך לומר, כמו שגם נאמר פה קודם, זה לא שגר ושכח. קצרין עלתה להחלטת ממשלה. היתה ציפייה בהחלטת הממשלה כנגד תקציבים שניתנו, שייווצרו כלים תקציביים שיפחיתו את הצורך בהסתייעות. אני שוב אומר שאנחנו לא חושבים שנכון להמשיך את החלטת הממשלה הזאת אבל אנחנו לא עוזבים באמצע המערכה. אתה אומר שב-2021 אתה לא בעד המשך החלטה של ממשלה?

כשתקום ממשלה חדשה בשנת התקציב, אתה לא בעד החלטת ממשלה חדשה בעניין?

אנחנו לא בעד החלטות כאלה. אז איך אתם חושבים שהם יכולים לפתור את הבעיה? אבל הוא צודק, אדוני היושב-ראש. יש פה חוסר הבנה מבני של אירוע קצרין. יושב פה סגן הממונה ומדבר על קצרין כאילו מדובר בעוד מועצה בעוד מקום בארץ. הוא איננו מסתכל על התמונה הגדולה. הוא איננו מסתכל על האינטרסים הלאומיים. הוא מנהל את העניין כאילו אנחנו מדברים במהלך עסקים רגיל. צחי ידידי, אם אנחנו לא נייצב את קצרין אנחנו צפויים בשנים הקרובות לעמוד בפני תביעות בינלאומיות לסגת מרמת-הגולן. אתה צריך להסתכל על זה בראייה רחבה. אתה צריך לשכלל את זה בהבנה איפה אנחנו נמצאים. זה לא שאלה של עוד 2 מיליון או 3 מיליון, כן הליך גמילה או לא הליך גמילה. הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות. אנחנו נוגעים פה באינטרסים הרבה הרבה יותר גדולים ממה שאתה רואה אותם. אתה רואה את התמונה קטנה. יכול להיות שאתה יכול לשחק ראש קטן כי אתה לא קיבלת הנחייה מראש הממשלה ומשר האוצר ואתה מה אכפת לך. אבל ברגעים האלה צריך להתעלות. צריך להבין שאתה בתור סגן ממונה על התקציבים יש לך תפקיד היסטורי לא רק תפקיד יומיומי. לא רק כאן ועכשיו אתה נבחן. אתה תיבחן בעוד 50 שנה מה עשית או לא עשית בראייה לאומית. זאת ההסתכלות שצריכה להיות. היא חייבת להיות אינטגרטיבית. לצד הדברים הרגילים שאתה עוסק אתה צריך להבין שזאת לא קצרין ב"ק". אין פה חוסר הבנה מול מה אנחנו מתמודדים. ראייה קצרת רואי, אתה לא מבין לאן אנחנו הולכים? מתעסקים פה כן מיליון או 2 מיליון. עומד פה ראש מועצה כמו עני בפתח ומבקש פה עוד שקל עוד שניים. מה נגיד לילדינו בעוד עשר שנים כשלא יישבנו את הגולן, שלא הבאנו 150,000 איש לרמת הגולן? מה אנחנו נגיד כשבשעת אמת ניבחן על הדברים האלה? תודה רבה. אני רק רוצה להגיד לך שאם אנחנו נמשיך במצב הזה מה יקרה עם קצרין? היא תקרוס ונביא לה תכנית הבראה. תכנית הבראה תעלה פי כמה וכמה מה-9 מיליון האלה או מה-5 מיליון. אתה יודע את זה יותר טוב מאיתנו. בסופו של דבר, ברגע שמועצה קורסת ועושים תכנית הבראה, עולה למדינה יותר מאשר להזרים לה עכשיו כסף. לכן הבקשה שלנו והדרישה שלנו היא לראות מה עכשיו ניתן לעשות. אמר את זה צביקה בצורה הכי ברורה. הוא אמר שאל תסתכלו על זה כעוד איזה יישוב במרכז הארץ.

גם לא כעוד יישוב פריפריאלי במקום רגיל. זה במקום אסטרטגי. אתה מתעסק בליבת האינטרס הלאומי ואתה מסתכל על זה כמו איזה קופאי. לפעמים יש החלטות שאתה מביא, צמודי גדר וכדומה. יש פה מקום שאתה חייב להסתכל עליו בראייה אסטרטגית לאומית של מדינת ישראל. אמר את זה צביקה במילים הכי ברורות שיש ואת זה אנחנו מבקשים ודורשים. אני אתחיל ממה שאתה אמרת. אני לא חושב שקצרין בדרך לקריסה ואני לא חושב שהיא בדרך לתכנית הבראה. אני חושב שזאת רשות שמנוהלת טוב. אמרתי את זה ואני חוזר ואומר את זה. אני חושב שדימה מנהל את הרשות - - - כן, אבל אם לא יהיה לו כסף הוא לא יוכל לנהל אותה. תתייחס לזה. תיקח שנתיים, עד הבחירות הבאות תראה אותו שהוא קורס. לא טוב להיות ראש מועצה טוב, אתה מבין? הדיאלוג שלנו מול קצרין הוא דיאלוג שוטף ובמסגרת כלי הסיוע של תקציב משרד הפנים קצרין מקבלת מענה, לעיתים גם מענה ייחודי בלי החלטת ממשלה. היא בוודאי ובוודאי מקבלת אוזן קשבת. אני בטוח שגם דימה יעיד על כך, גם במשרד הפנים וגם במשרד האוצר.

היום בשעה שש יש לי ישיבת מליאה ואני אין לי איזון תקציבי. ביום ראשון אני צריך להוציא 50 מכתבי פיטורין, לסגור מתנ"ס.

לצמצם פעילות של רווחה. אני צריך לסגור מרכז צעירים שמתחילת הקורונה קלט 150 משפחות צעירות שמביאות לנו כאן חוזק לאומי. איך אני מסתכל בעיניים של עובדי מועצה והתושבים שלי כשאני לא מצליח להסביר את חשיבותה של קצרין על כל תהליך הצמיחה שאנחנו עוברים במשך 10 שנים ברמת הגולן. איך אתם רוצים

שכל יום וכל לילה עושים פעילות מבצעית מעבר לגבול חוזרים אחר-כך ופוגשים תושבים שלא מסוגלים להתקיים? איך אני מסביר את זה. אני ראש רשות כנראה לא רע אם אני מצליח גם בתקופת קורונה להגיע למצב של איזון תקציבי, אבל אני מרגיש כמו חייל שזרקו אותו קדימה וכולם נסוגו ואני לבד בלי תחמושת, בלי כלום. איך אני יכול להתנהל? זה לא קורה לי בעוד חודש, זה קורה לי מחר, צחי. אני מודה ומתוודה שיש דין ושיח מאוד טוב ונעים גם עם פקידי האוצר וגם עם פקידי משרד הפנים. שר הפנים מעורב באופן אישי אבל השר לא יכול לתת הנחיות להעביר מתקציב לתקציב. אנחנו כולנו מכירים את זה. אז למה יש שרים? אם שר האוצר לא יכול ושר הפנים לא יכול אז למה יש שרים? אני יודע ששר הפנים נתן הנחיות אבל בשביל זה צריך מנכ"ל וצריך בעלי תפקידים שיודעים להיות יצירתיים ולהוציא את זה לפועל. צחי, לפני שאתה עונה, חבר הכנסת קושניר רצה להגיד מילה ואז תענה לנו הכול. את האמת, אני לא מצפה לתשובות מצחי כי הבעיה היא לא אצל צחי. הבעיה היא גם לא אצל פקידי משרד הפנים. הבעיה היא בממשלה. אני מבין את גבולות הגזרה שנמצאים. התחלת לדבר לא לעניין אז אני חייב לעבור. התחלת לדבר על הממשלה אז אני חייב לעבור לנושא אחר. אני מדבר על הממשלה שאין ושלא מתפקדת. לכן אני חושב שהדיון הזה צריך להתקיים ברמה אחרת. הוא צריך להתקיים עם מקבלי ההחלטות. מבחינתי, מקבלתי ההחלטות הם השרים וראש הממשלה. אין שום סיבה שדימה ירגיש את מה שהוא מרגיש, כחייל עזוב בחזית ללא תחמושת. אני שומע פה סקירות היסטוריות על מה היה פעם וזה נחמד וחשוב. אני גם מבין שאף אחד פה לא רוצה לתת פתרונות. מתי ירצו לתת פתרונות? כשהשר יגיד שצריך להביא פתרון. ברגע שהשר אומר שצריך למצוא פתרון אז מביאים פתרון. בימים שאין בדיוק שר ויש מובלקה, מתפקידים גם של הפקידים לראות את גודל השעה, זאת האחריות. הפקידים יראו את גודל השעה ויהיו יצירתיים כשהשר יגיד להם להיות יצירתיים. לכן אני מבקש,

נקיים דיון מחר או בשבוע הבא בנוכחות השרים. שיבואו לפה ויגידו איך עושים את הדברים.

צחי, התייחסות שלך לקראת סיכום. לאחר מכן נשמע את משרד הפנים. אני לא אחזור על הדברים. אמרתי שאנחנו לא רואים אחד לאחד עם דימה. אנחנו כן מזהים את הצורך בהתערבות בכלי סיוע מוכרים. אנחנו מתכוונים לעשות את זה ואני חושב שהרשות גם תישאר מאוזנת וגם תמשיך לתת רמת שירותים נאותה. אנחנו חולקים בניתוח ברמה מסוימת. רק התייחסות לחבר הכנסת האוזר. אירוע הפיתוח של

לא עסקנו בו עכשיו. בשביל פיתוח צריך גם שוטף מתפקד ואנחנו חושבים שהשוטף מתפקד ונעשית עבודה טובה בהקשר הזה על-ידי המועצה. תקציבי פיתוח יש בקצרין. יש קליטה, יש בנייה חדשה. לגבי המספרים, לא נתת לנו את הפתרונות. דימה פה הרחיב עליהם. אני חושב שהדברים נעשים. אני לא רואה את הקשר לנושא התקציב השוטף. כמובן שהרשות צריכה לתפקד ואנחנו חושבים שזה כך. צחי, יש לך מספרים לגבי מה ששאלנו? אתה אומר שאתה יודע לתת מענה בהלוואות. אני אהיה קצת יותר ברור. דימה דיבר על בעיה של 9 מיליון. אנחנו חושבים שהבעיה נמוכה יותר. בכמה אצלכם היא נמוכה יותר? המטרה היא שקצרין תקבל עוד תוספת תקציבית לשנת 2021 של 2.5 מיליון שקלים ותקרת הפער תסגור בכ-5 מיליון של הוצאה מותנית בהכנסה ומתן הלוואה.

לפי שיקול הדעת - - - כלומר, אתם טוענים שכל הסיפור זה 7.5 מיליון. תראו, פעמים נכשלתי בחשבון דיפרנציאלי באוניברסיטה הפתוחה. מודה ומתוודה, לא הצלחתי. אבל בור תקציבי של 9.6 זה מוכח, אני לא ממציא. הם טוענים שיש לך 7.5. אנחנו לא מקבלים. אני לא חושב שזאת הבמה לעשות את הניתוח הזה. 7.5 יש להם לתת? הוא אמר ש-2.5 הם יודעים לתת ועוד 5 מיליון בהלוואות. לא הבנתי מאיפה אפשר לתת 2.5 מיליון? אם אפשר לתת 2.5 מיליון, האם אפשר לתת 3.5 מיליון או 4.5 מיליון? התשובה היא שלא.

יש איזה גג בחוק היסוד של 2.5? כשמדברים על 2.5 מיליון זה תוספתי שאתם מביאים את זה ממקום אחר. אתם מנהלים כרגע דיון על קצרין. יש במדינת ישראל למעלה מ-200 רשויות. אנחנו מנהלים דיון על מקום לאומי ואסטרטגי למדינת ישראל. השימוש בהם צריך להיות מדתי. הם מתחלקים בין רשויות שונות. היום על המוקד אומרת קצרין אבל היא לא הרשות היחידה שצריכה את כלי הסיוע האלה. אבל הטעות שלך כאן, המשמעויות הן מאוד מאוד גדולות. זה מה שאני מנסה להבין, צחי. זאת טעות שלך ואני לא מזלזל באף יישוב אחר, אבל אנחנו לא מדברים על אירוע. אנחנו מדברים על אירוע ייחודי ברמה הישראלית. אין עוד מקום בישראל שמישהו תובע את הריבונות בו. צריך להיאחז בו. תסתכל על זה בראייה בן-גוריוניסטית.

מניסיוני הדל בוועדת הכספים, אנחנו בדרך-כלל לא מבינים את האוצר ולכן גם הפעם אני לא מצפה. אתה יותר חכם ממני ולמדת ליבה, אבל אני אומר לך שאנחנו לא מבינים אותם ואל תנסה להבין. מניסיון, אתה גם לא תצליח להבין. צחי, אנחנו מאוד מודים לך. אני אבקש מסיוון להבי ממשרד הפנים לדברי סיכום. אין לי הרבה מה להוסיף על מה שנאמר למעט זה שאנחנו והאוצר מתואמים לגבי הרצון לסייע לקצרין. נעשה ככל שביכולתנו לסייע עוד השנה. אני רוצה שתייחס להוצאה המותנית של ה-9.5 מיליון שביקש ראש המועצה. היום הוא צריך לנסות והוא לא יודע מה יהיה. לפחות שנצא עם אמירה ברורה כי אנחנו רוצים לדעת איפה הוא עומד. אני חושב שזה אפשרי. מי שעוסק במיקרו של התקציבים זה המחוז. המחוז יושב עם הרשות. הם נמצאים פה גם בזום. נראה לי שזה פתיר.

לאפשר לרשות הוצאה מותנית בהכנסה בסדרי גודל כאלה שהיא לא תצטרך לצאת לפיטורים בתקופה הקרובה אלא תתחיל את השנה עם הוצאה מותנית בהכנסה. ככל שנתקדם בשנה התקציבים שיגיעו, המתווים שייסגרו, החלטות הממשלה, נעקוב אחריהם באופן כזה שיראה כמה מתוך ה-10 מיליון יהיו וכמה לא. יתכן שחלק מההוצאות בסוף לא נוכל לגשר עליהן, אולי נגשר עליהן באשראי. כולם רוצים את טובת העירייה. היום בשעה שש יש לי ישיבת תקציב. איזה בשורה אני מביא לשולחן המליאה? ראש המועצה, אני רוצה לסכם את הישיבה. אני מוכן לאפשר לך להגיד עוד משפט. אני מאוד מעריך את הרצון של הכנסת לעזור. אני מבין שלא הכול נמצא בידיים שלכם. אני מאוכזב עד עמקי נשמתי. המסר שלי הוא מאוד פשוט ואני כמובן אשתף את הציבור גם בארץ וגם בקצרין. עם רצון לא הולכים למכולת. אני היום נאלץ להעביר תקציב בגירעון של 10.5 מיליון שקלים. משמעות העניין מאוד פשוטה. מיום ראשון בשבוע הבא אני נכנס

שנשלם על זה במחיר מאוד מאוד כבד. אני הולך להודיע למשרד השיכון שהם יצטרכו לדחות את כל התהליכים, את כל המכרזים ואת כל מה שרצינו להמשיך עם 10,000 תושבים חדשים שאמורים להגיע. קצרין, לצערי הרב, באוזלת יד ממשלתית, נכנסת לקיפאון מאוד קשה.

לא יודע מה ייצא מזה. זאת אמירה שלא מבינים עד כמה השוטף קשור לפיתוח במקרה של קצרין. אני רוצה לסכם את הדיון. קודם כל, אני רוצה להודות לסיוון להבי ממשרד הפנים ולצחי דוד שטרחו לעלות לשידור. אני מצפה שפעם הבאה זה יהיה לכתחילה גם ממשרד האוצר. משרד הפנים נענו מייד ושלחו לנו את סיוון. יישר כוח על זה. הוועדה קוראת לממשלה ולאוצר לתקצב ולסייע באופן מיידי למועצה מקומית קצרין על-מנת שלא תקרוס. על הממשלה גם לתת סיוע לקצרין ולא רק בגלל השיקולים הצרים של מועצה מקומית פריפריאלית אלא שיקולים רחבים יותר. שיקולים לאומיים, מקום אסטרטגי. היא צריכה להקדים כדי שלא נגיע למצב שנבוא לפה והמועצה קרסה ונגיע לתכניות הבראה. הוועדה תמשיך ותעקוב אחרי הנושא הזה. אנחנו מקווים שלא נצטרך להתכנס ולדון בקריסה של מועצה מקומית קצרין. אני רוצה להודות לכל המשתתפים, לטמיר, לשיר היועצת המשפטית ולכל הצוות. אני עוד פעם אומר. אמרתי קודם כשצחי עלה שאין לנו שום בעיה עם שום פקיד בממשלה. אנחנו מכבדים את כולם אבל אנחנו רוצים להתקדם ורוצים להביא דברים טובים ומועילים ולכן ביקשנו דרג בכיר יותר. אנחנו מכבדים את כל הפקידים, מכבדים את כל היועצים, כל אחד כבודו במקומו מונח. תודה רבה לכולם.

תהיה חזק, אנחנו איתך. אתה יודע שאני עושה את זה באמת לשם שמים כי ממך לא ייצא ש"ס אבל בסדר. אוהבים אתכם, תמשיכו. הישיבה נעולה, תודה רבה.

11:40.